דנו בסעיף 18 ואנחנו עכשיו בסעיף 19 עד סעיף 22. ענת, היועצת המשפטית,

כן.

סעיף 18 אני רוצה להגיד מה הנוסח שנסגר בישיבה הקודמת. 18.אריזה של קנאביס אריזה של מוצר קנאביס לצרכים

אנחנו לא